היום ה-12 באוקטובר ו' בחשון תשפ"ב. הנושא הוא דיון מהיר של חבר הכנסת איתמר בן גביר על הפרקטיקה של המשטרה בחקירות על ציוצים בטוויטר.

מי שעוקב פה רואה שאני לא מרבה

אנחנו בעד חופש ביטוי, אנחנו חושבים שדברים גם אם הם ראויים לגינוי לא מצריכים לפתוח בחקירה על כל דבר ועניין. ובמיוחד בעניין אמירות בפייסבוק, כתיבה בפייסבוק, כתיבה בטוויטר, אנחנו המדיניות שלנו, ככה אמרה לי המשטרה פעם אחר פעם, היא מדיניות מצומצמת, מצומצמת ביותר. אנחנו חושבים 7,000 פעם לפני שאנחנו מחליטים לפתוח בחקירה בעקבות ציוץ.

זה עניין גם של פסיקה של בית המשפט העליון. יש פרשה שנקראת "פרשת מור" שרבים מהמשפטנים כאן מכירים אותה שבית המפשט העליון אמר שבאינטרנט יש יותר חופש ביטוי, צריך לאפשר יותר חופש ביטוי. ואז אנחנו מגיעים לד"ר בן ארי ולציוצים שהוא כתב ולהליך ההזוי. עצם זה שחוקרים אותו על הציוצים הללו בכלל לא ברור לי, בכלל לא ברור לי. לא ברור לי למה מישהי מהשמאל שאומרת שצריך לתלות את שופטי בית המשפט העליון, אומרים לי 'תשמע, זה משאלת לב שלה' ואנחנו לא חוקרים, ובן ארי שכותב שהערבים הם גיס חמישי, על זה כן חוקרים. אני לא מבין את זה, אני לא תופס את זה, אני לא רואה את הגישה כאן. אגב אם כבר, צריכים לחקור אותה ולא אותו. אבל את יודעת מה גברתי יושבת הראש? אם זה היה רק זה, לא רוצה להגיד שהיינו מחרישים, אבל לא יודע אם אנחנו היינו קמים באמצע הלילה מוטרדים. אני קם באמצע הלילה מוטרד כי הוא נחקר כבר על הציוצים ומסר גרסה ואמר 'רבותי, אם אתם חושבים שאני עשיתי משהו לא בסדר תעמידו אותי לדין, תעמידו אותי לדין'. אפילו היה הליך בבית המשפט עליון שהגישו עתירה התנועה הרפורמית. אגב גלעד קריב, אני בא מהוועדה שלו, הוא אמר שבטח לא תקבל בעין יפה שהוא ימסור לך דרישת שלום אז הוא לא מוסר לך דרישת שלום. אבל הרפורמים לצערי עתרו לבית המשפט ומיכאל אמר 'אדרבה, אם יש לכם משהו נגדי תעמידו אותי לדין, אני מוכן'. אז מה עושים גברתי יושבת הראש? במקום באמת או לסגור את התיק או להעמיד אותו לדין, עושים עינוי דין ויותר מזה מתנכלים, מתנכלים באופן אישי. שולחים עוד פעם שוטר ועוד פעם חקירה, ועוד חקירה, ועוד חקירה. יש לו ילדים קטנים, מגיעים אליו לבית ומפחידים את הילדים הללו. אנחנו נשמע אותו אני מניח עוד מעט, הוא יספר את הדברים. אני לא צריך לפרט יותר מדי את המשמעות של שוטרים שמגיעים לבית של אדם, שאגב היה חבר כנסת בעברו, היה נבחר ציבור, איש ציבור היום,

הוא לא מתחבא, הוא לא באיזה אני לא יודע מה. ומגיעים לבית שלו פעם אחר פעם ומטרידים אותו. ועל מה?

מה תשיגו בעוד חקירה ועוד חקירה? הציוצים בפניכם. אם יש עילה להגיש כתב אישום, יתכבדו הרשויות ויגישו כתב אישום. אני חושב שזה אומלל, אני חושב שזאת אפליה, אני חושב שלא יכול להיות מצב שנגד אנשי שמאל קיצוני סוגרים את התיקים ונגד ד"ר בן ארי חושבים על כתב אישום.

וזה העיקר כאן של הדיון, למה להמשיך להטריד אותו?

למה להמשיך לבוא אליו? מה זה נותן? חוץ מרדיפה, חוץ מלהלך אימים, חוץ מלהטריד את משפחתו, להטריד את אשתו ולהתנהג בצורה שהיא מאוד מאוד לא דמוקרטית. ועל כך ועל כן ביקשתי לכנס את הדיון ואני מקווה, תקוותי שבדיון הזה המשטרה תבין שיש גבולות. רציתם, חקרתם, רוצים להגיש כתב אישום? תגישו. אבל די, תעזבו את בן האדם. תודה. תודה לחבר הכנסת בן גביר. חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה. בוקר טוב, קודם כל אני רוצה להודות לך שהסכמת לארח את הדיון הזה. אני חושבת שזה דיון חשוב, אני חושבת שאנחנו רואים לצערנו בימים האחרונים ובכלל בתקופה האחרונה אנשים שיותר מדי, במיוחד פוליטיקאים, פועלים מתוך אינטרסים ושיקולים זרים ולא מתוך אובייקטיביות לשמה. לכן אני מודה לך, אני מודה לחברי חבר הכנסת איתמר בן גביר על שיזם את הדיון הזה. אני רוצה להגיד משהו וזה מעבר להיכרות שלי עם ד"ר מיכאל בן ארי, רבת השנים. תראי, אנחנו מתגאים בדמוקרטיה שלנו.

אנחנו הדמוקרטיה היחידה במערב התיכון. אחת מהדמוקרטיות, את יודעת, הצעירות ביותר שהגיעו לכל כך הרבה בזמן כל כך קצר. אנחנו מתגאים בשלטון החוק שלנו, זאת אומרת אנחנו יודעים שיש פה שלטון חוק שהוא לא משוא פנים, ללא העדפות כאלו או אחרות. הוא בא כדי להיות אובייקטיבי ולשמור על אזרחי מדינת ישראל. עכשיו באמת, אני לא יודעת אם קראת את הדפים פה אבל מדובר בעינוי דין מתמשך, ספציפי, קשה, עקרוני והכי לא ערכי ומוסרי שיש. ומעבר לאדם שד"ר מיכאל בן ארי, ומעבר להטרדה המתמשכת, מעבר לעינוי הנפש שעושים לו ולמשפחתו, אבא לתשעה ילדים. אפשר לא להסכים עם הדעות הפוליטיות,

זו זכותנו הבסיסית. אבל בסופו של יום מדובר באדם שמקדיש את חיו למדינת ישראל כראות עיניו. וגם אם זה לא היה הוא, אם זה היה אדם מן השורה. אם עושים את זה אגב לדוקטור וחבר כנסת לשעבר, אין לי מושג מה עושים לאדם מן השורה,

זה באמת מפחיד. אבל אם נשים את כל בצד ונסתכל פרופר על הדברים, הרי שיש פה חקירה שהיא לא מן המניין. יש פה האשמות שהן לא מן המניין,

הרי מספיק להסתכל,

אני ואת חיות קצת את הטוויטר, את הרשתות, אנחנו יודעות וגם אנחנו חוטאות לפעמים, תסכימי איתי, בלכתוב דברים לא נחמדים כל כך.

אקח את זה על עצמי,

לא פשוט היום לחיות ברשת החברתית בלי לענות. אבל אם אני אפרוס בפניך את הדברים שאנשים כותבים לי ביום יום,

דברים מזעזעים.

קללות, גידופים, נאצות, כלפי, כלפי אמי חד ההורית, כלפי אנשים שמאמינים בדרכי, דברים אני אומרת לך באמת שאם הייתי אדם מן המניין הייתי צריכה כל יום להגיש תלונה במשטרה, כל יום.

אני אומרת יש כאלה דברים ומעבר לזה, שוב נשים אג'נדה בצד, אבל יש אנשי שמאל שכותבים דברים, אני אומרת לך שבגינם זה לא תביעות דיבה, בגינם צריך לשבת בכלא. ואז את משווה את הדברים האלה בצורה כל כך אובייקטיבית, אפילו לא פוליטית, לדברים שכתב ד"ר מיכאל בן ארי, חבר הכנסת לשעבר, ואת אומרת ריבונו של עולם. יש פה מישהו מושחת? יש פה מישהו שלא רוצה אותו? יש מישהו ששונא אותו? יש מישהו שרוצה להחתים אותו? אתם רוצים להכניס אותו לכלא? אתם רוצים לעצור אותו כבוד משטרת ישראל?

שאני מאוד מעריכה את משטרת ישראל ועובדת יום ולילה בעשור האחרון במאבק שלי בדרום תל אביב כדי לגבות אותם בכל צורה. באמת, ללא כחל ושרק. אבל עומד פה בן אדם שמביאים אותו לחקירה פעם אחר פעם ואת אומרת 'אוקיי, תגידו מה יש לכם?' לא יכול להיות שבמדינה שצועקים חופש ביטוי, שצועקים דמוקרטיה שצועקים רק לתת לכל אחד להיות מי שהוא, להגיד מה שהוא, לוקחים בן אדם שלא גידף ולא קילל ולא איים, ואפילו לא הסית. ואחרי שפסלו אותו בבג"ץ, שזה סיפור אחר אוקיי? זה סיפור רע ומושחת ודוחה אחר, אבל זה לדיון הזה. לוקחים בן אדם ומתעללים בו על לא עוול בכפו, מתעללים בו. לא היה דבר כזה, אני חושבת שלא היה דבר כזה במדינת ישראל. אני ישבתי וקראתי את זה אתמול בלילה, אני חייבת לציין לראשונה כי לא ידעתי את חומרת הדברים, זה מזעזע. לכן שוב אני מברכת על הדיון הזה.

אני חושבת שמה שעובר פה ד"ר מיכאל בן ארי זה כדי שאחרים לא יעבו את זה. כנראה שהוא צדיק עוד בימיו שהוא צריך לעבור משהו כדי למנוע מאנשים תמימים אחרים לעבור את זה. ואני באמת מבקשת, אני מסיימת את הדברים שלי בכך שנציגי משטרת ישראל, צריך לעצור את האדם? צריך ללכת לבית המשפט? כמובן אני לא באה אליכם אישית, אבל הוא צריך לקבל איזה עורך דין? בואו תגידו לנו על מה.

תשחררו את בן האדם, זה לא הגיוני וזה לא יכול להיות. זו הסיבה שאזרחי מדינת ישראל איבדו אמון במערכת, איבדו אמון במערכת המשפט, איבדו אמון במערכת המשטרה, איבדו אמון באכיפה, איבדו גם בנו אמון בפוליטיקאים. ואת שואלת את עצמך, זה הדברים שיכולים להוביל לאנרכיה. מכיוון שבן אדם מרגיש שהוא לא מוגן במדינה חופשית, הוא מרגיש שאין לו זכות קיום יותר במדינה והוא לוקח את החוק לידיים וזה מה שקורה פה ואני מאוד מאוד מקווה שמישהו יתעורר ויבין שנעשה פה עוול שהוא בלתי נתפס.

תודה לחברת הכנסת מאי גולן. חבר הכנסת עמיחי שיקלי רוצה להתייחס עכשיו? חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'?

לתת לחברי הכנסת ולאחר מכן חבר הכנסת לשעבר מיכאל בן ארי.

מחילה על האיחור, אני בין וועדות בכספים. תראו, בעייני הדיון הזה מעורר לפחות שלוש סוגיות, שתיים מהן גברתי יושבת הראש חונות באופן ישיר בפתחה של הוועדה, ואחת אני חושב קצת יותר רחבה. הסוגייה צריך לומר היא לא ד"ר מיכאל בן ארי, בסוף הוא היה חבר כנסת והוא איש חזק, ויש לו חברים והוא יודע להתמודד. השאלה היא כמה מן התופעות שאנחנו פוגשים עכשיו סביב המקרה הזה פוגשות אחר כך את בוזגלו. את האזרח הקטן שעומד מול מערכת חזקה מאוד, גדולה מאוד וככל הנראה גם שרירותית בהתנהלות שלה אל מול האזרח. אז אני חושב שהשאלה הראשונה שמתעוררת היא שאלת האכיפה הבררנית. מתי התבטאויות חריפות בטוויטר הן עילה לחקירה, מתי הן לא עילה לחקירה. לצערנו הרב אפשר לאהוב א תה או לא לאהוב את זה, אבל ביטויים קשים ברשת הם נחלתם של החברה הישראלית וכנראה של העולם כולו. זה בצד הברכה הגדולה שהרשתות החברתיות מביאות יש גם חסרונות. קשה לברוח מתחושה שציוצים ופוסטים שכוללים אגב לפעמים הסתה ברורה לאלימות, לרצח ולטרור, לא מטופלים בהליך הפלילי, וכאן פתאום יש איזה ניסיון למצות את הדין על הקצה. הנקודה השנייה שגם אין באמת ניסיון למצות את הדין ופה אני מגיע לשאלה של עינוי דין. זאת בעיה קשה במערכת הישראלית, היא בעיה שמדברים עליה הרבה מאוד בשלב המשפט בגלל העומס הגדול על בתי המשפט ולא משנה עכשיו. כן משנה, אבל כשעינוי הדין מתחיל עוד בשלבי החקירה, ובית המשפט העליון בתיק הזה אמר יותר מפעם אחת, זכותו של אדם לדעת בפני מה הוא עומד. קחו לכם פרק זמן סביר, קבלו החלטה, כן מגישים, לא מגישים, תנו לו את האפשרות להגן על חפותו ועל שמו הטוב. הניסיון להשאיר חקירה תלויה ועומדת במשך שנים שנים, א' היא רעה מאוד והיא נראית ניסיון להלך אימים ולהבנות התנהגות וזה ממש לא חלק מתכליות ההליך הפלילי במדינת ישראל ובאף מדינה מערבית מתוקנת. פה באמת לפי העובדות זה נראה חריג בכל קנה מידה. בעייני הנקודה השלישית, ועוד פעם אני לא יודע להגיד אם הוועדה הזאת היא המקום הנכון לדון או שזה יותר נוגע לוועדת חוקה, היא היחס בין פסילת מועמדים, הרף הנדרש כדי לפסול מועמד להתמודדות בכנסת לבין הרף הנדרש בהליך פלילי ופה היו בעייני אמירות מאוד מטרידות. זה פחות הנושא של הוועדה הזאת. אני אגיד על זה ממש משפט ברשותך כי בסוף זה נוגע לעניין. אני אגיד את זה ממש קצר ואז אני אסביר למה זה נוגע לשני הנושאים הקודמים. נכון שהליך פסילת מועמדים הוא הליך מנהלי ובדרך כלל רף הראיות הנדרש להליך מנהלי נמוך מרף הראיות הנדרש להרשאה בהליך פלילי. יחד עם זאת, קשה להלום מצב שבו רף חומרת האשמה או ההאשמה שאנחנו מאשימים את האדם.

חומרת העילה תהיה נמוכה יותר כדי לשלול מאדם את זכותו החוקתית לבחור או להיבחר במקרה הזה, תהיה יותר נמוכה מהרף הנדרש כדי להרשיע אותו בהליך פלילי.

אנחנו עומדים בפני אדם שנפסל מלהתמודד לכנסת ישראל, נפגעה זכותו וזכות הרבה אנשים שרואים בו מייצגם, או רצו לראות בו את מייצגם, העובדה היא שהוא נבחר בעבר לבחור ולהיבחר. ועל פניו כל החקירה הפלילית הזאת התחילה בעקבות החומרים שהתגלו בדיונים סביב פסילתו של ד"ר בן ארי ואז בא איזה עותר ליועץ המשפטי לממשלה ואמר לו 'אדוני, חומרים כאלה חמורים, תגיש כתב אישום.' ככל הנראה אין בחומרים האלה, אחרת כבר היה מוגש כתב אישום, כדי להגיש כתב אישום. ואז אנחנו עומדים בפני מצב, הרי עוד פעם הבעיה איננה ראייתית, הרי הכול מבוסס על התבטאויות פומביות של האיש, לא צריך לעבוד קשה להוכיח מה הוא אמר. לא יכול להיות מצב שהוא התבטאויות שלא מהוות עילה להליך פלילי, כן מהוות עילה למשהו שהוא בעייני הרבה יותר דרקוני ודרמטי, לשלול מאדם את הזכות החוקית לבחור ולהיבחר. למה זה קשור למה שאמרתי קודם? ואני מסיים גברתי יושבת הראש, סליחה על האריכות. כי התחושה היא שההימנעות של המערכת מלקבל החלטה בעניינו של ד"ר בן ארי נובעת בדיוק מהחשש הזה. מבינים במשטרה או בפרקליטות שאין יכולת להעמיד אותו לדין פלילי מכיוון שהמעשים, או האמירות, או הכתיבה שמיוחסת לו איננה חורגת ממתחם ההליך הפלילי וכנראה גם איננה חורגת מסטנדרטים אחרים שנמצאים כפי שאמרתי בכל הצדדים של המתרס הפוליטי בכל נושא. מצד שני, אם יסגרו עכשיו את התיק, או - - - אם יסגרו את התיק אז אין עילה ואם ינהלו בית המשפט, בית המשפט יגלגל אותם מכל המדרגות כי זה כנראה מה שיקרה ואז תיווצר סיטואציה קשה שמאוד תביך את היועץ המשפטי לממשלה מכיוון שהוא תמך בפסילתו של ד"ר בן ארי. מסתבר עכשיו שהחומרים שעל בסיסם הוא ביקש והוא חשב שרף הפסילה יתקיים, לא מספיקים למשהו שלכאורה צריך להיות ברף הרבה יותר נמוך של להעמיד אדם לדין פלילי וכדי להימנע מהמציאות הבלתי האפשרית הזאת הוא פשוט משאיר את התיק הזה תלוי ועומד כדי שנשכח ממנו ואת המחיר משלם אדם פרטי. ואני מסיים במה שפתחתי, מיכאל בן ארי יסתדר, השאלה היא מה קורה להרבה מאוד אנשים שעוברים את עינוי הדין הזה ואין להם לובי, ולא יודעים להגיע לכנסת ואין את הפיקוח שלך ושלנו. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. אני רוצה לשמוע את חבר הכנסת לשעבר מיכאל בן ארי. בבקשה בן ארי. שלום מירב, חברת הכנסת בן ארי. קודם כל תודה על הישיבה הזאת שהיא מאוד מאוד חשובה. אני אשתדל לדבר במהירות כדי לומר את מירב הדברים שיש לי לומר. אני רוצה לחלק את הדברים שלי לשני חלקים, לצד של רציונל ולצד של העובדות. בצד הרציונל, הייתה פה תקופת הסזון, מי שלא מצא חן בעייני היישוב תפסו אותו, היכו אותו, תלו אותו ברגליים, לפעמים רצחו אותו וככה פתרו את הבעיות. אנחנו נמצאים היום בתקופה של סזון משפטי. אין מילה אחרת להגדיר את מה שנעשה פה בשנים האחרונות. יש פה דברים לאחר מכן יאמר שי גליק, במעקב שלו אחרי ההתנהלות של הפרקליטות, התנהלות של איפה ואיפה, התנהלות של לרדוף יהודים לאומיים ולתת יד חופשית לאחד כמו גדעון לוי שיום יום מסית לרצח, יום-יום בעיתון. מעולם הוא לא נחקר, השוטרים האלה מעולם לא באו לחקור אותו, בעיתון הארץ, לא בטוויטר. לא בטוויטר שכשאני כתבתי משהו מיד לאחר מכן יש עוד אלפים כאלה. יום-יום בעיתון הוא מסית לרצח לחיילי צה"ל, נותן לגיטימציה לטרוריסטים, מעולם הם לא חשבו לחקור אותו. מה פתאום, הוא כותב בעיתון הארץ. אז יש פה סזון ומה שהם רוצים לעשות זה לסתום לי את הפה. אני אומר בשורה התחתונה, הדבר שאני מתאווה לו יותר מכל זה כתב אישום ואני אסביר למה. אני - - - הייתי צריך לקחת חופשה מהעבודה שלי לשנים, אני צריך להוציא המון כסף על עורכי דין, אבל סוף סוף יתברר מה זה גזענות. הם גרמו לכך שהכול ערטילאי. שאלתי את אורית ליטמן 'תני לי רשימה של דברים שהם גזענות', היא אומרת לי 'תתייעץ עם עורך הדין שלך'. אם אני שואל את כל הנכבדים פה שתי שאלות, האם אין דו קיום איתם זאת גזענות? לא תהיה פה תשובה אחידה לאף אחד מהם. האם להגיד שהם גיס חמישי זאת גזענות? לא תהיה תשובה אחידה לאף אחד מהם. אני אומר לך את זה בצורה מפורשת, הם רוצים להטיל אימה, לגרום לכך שלא תפתח את הפה. בחקירה השנייה שהייתי הם אומרים לי 'למרות שנחקרת המשכת'. זה צפון קוריאה? אם נחקרתי, הייתי צריך לסתום את הפה מאז? ללכת עם פלסטר על הפה? איפה נשמע כדבר הזה. ואני אלך עכשיו למסך העובדתי. לפני שלוש שנים בקשו לפסול אותו התנועה הרפורמית, הביאו מסה קריטית, כ-100 ראיות כוזבות, אני אומר כוזבות ולכן אני רוצה בית המשפט, כי הדברים היו כוזבים. הם חתכו דברים, הם סילפו, וכמובן דברים שבינם לבין גזענות אין ולא כלום ואני עומד מאחוריהם. ואני מודה לאסתר חיות שופטת בית המשפט העליון שאמרה 'בן ארי לא חזר בו', אינני חוזר בי. אני איש ציבור משחר נעוריי, לא כחבר כנסת אלא למען עם ישראל מימי נעוריי, ותיכף אני אפרט את הדברים האלה. בבית המשפט הם באו אחרי שפה בוועדת הבחירות גלגלו אותם מכל המדרגות ואני אושרתי ואת כסיף פסלו. מנדלבליט מיד הוציא הודעה לתקשורת, בלי להתבלבל, הוציא הודעה לתקשורת 'אני פותח בהליך חקירה נגד בן ארי'. הוא הוציא אותה לתקשורת ולימים הוא התוודא בפני אחד החברים שלו ויש לי עדות, יש לי עדות שהוא עשה טעות. מנדלבליט אמר כי הוא רצה להשפיע על בית המשפט העליון. לבית המשפט העליון לעורך הדין שלי לא היה זמן להתכונן עם 100 ראיות, יומיים, לא היה לו זמן להתכונן. הוא בא לפתוח את הפה, התנפלות,

חצי שנה לקח להם לכתוב נימוקים, רק אחרי פניות של בצלמו. ובנימוקים לדוגמא, כותבת אסתר חיות כדבר מרכזי 'בין ארי קרא לערבים כלבים'. חברת הכנסת בן ארי, אני לא אמרתי שום דבר כזה, זה שקר שאין כדוגמתו. אני מעולם לא פגעתי בערבים, אני מכבד אותם ולכן אני אומר שהם לא נאמנים למדינה. מי שאומר שהם נאמנים הוא גזען, הוא פטרון והוא חושב שהם נאמנים למדינה? הם כעיקרון, הקולקטיב הערבי יש לו נאמנות ללאום שלו, יש לו נאמנות לעם שלו, זה ויכוח פוליטי ביני לבינם. הם לקחו את הוויכוח הפוליטי לתוך הזירה המשפטית 'אתה לא תגיד את מה שאנחנו חושבים, אתה לא תקלקל'. בחקירה השנייה שלי מביאים לי איזה משהו, 'רובי ריבלין נשיא המדינה אמר שדו קיום זה ככה וככה ואתה אמרת ככה וככה'. הנשמע כדבר הזה?

אחרי כמה זמן התנועה הרפורמית לא הסתפקה, ביקשה כתב אישום, מנדלבליט כבר יצא, איך אומרים? "אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און." הוא אמר אני פסלתי אותו,

חיסלתי אותו, למה אני צריך כתב אישום? הם הכריחו אותו, הזמינו אותי לחקירה. באתי לחקירה בחפץ לב, הם רצו אחרי החגים, אמרתי להם 'לא,

זה היה ערב ראש השנה, שבע, שבע שעות, שבע שעות חקר אותי פיני ספיר מימ"ר ש"י. הליך פלילי, הליך פלילי הם פתחו נגדי. תביעות אצבעות, צילומים בפרופיל, אני עבריין?

איש מחקר, אבא לתשעה ילדים, אבא לשני חיילים, שירתי בצה"ל, נפצעתי במלחמות ישראל, אני עבריין? אז הם הופכים אותי לעבריין. שבע שעות של חקירה. וכשנגמר חומר החקירה החכמולוגים האלה מקריאים לי טוקבקים, טוקבקים של אנשים שכתבו עלי. כי לא היה מה לחקור, אז מישהו כתב שם באחד הטוקבקים 'רון חולדאי אוכל כלבים'. אני לא כתבתי את זה. הוא אמר שהוא אוכל כלבים, איפה הגזענות פה? אבל זה אחד הסיפורים. אני יושב שבע שעות בחקירה הזויה, הזויה שאין כדוגמתה, זה פשוט לא יאומן.

כל זה מגיע לבית המשפט העליון לדפנה ברק ארז והיא אומרת להם 'חבר'ה תגיעו להחלטה'. נדב יהונתן כותב בצורה מפורשת, איש הפרקליטות כותב בצורה מפורשת "החקירה הסתיימה". הוא אומר 'כי נראה שעיקר החקירה הסתיים וכי התיק יימשך, כך שיעשה מאמץ לקבל החלטה תוך חודשים ספורים'. זה היה באוקטובר 2020, אנחנו באוקטובר 2021. התפתחות בעלילה, אני מחכה, אני מחכה או לכתב אישום או לסגירת התיק. יום הגשת הרשימות, מהחשש של מנדלבליט שאני ישים את השם שלו ואז מה הוא יגיד? יקבל טלפון הזמנה לחקירה. אמרתי בסדר בואו נקבע מחר, למחרת אני מתקשר ומתקשר כבר לא היה צריך, לקח לו שבועיים וחצי לשוטר פרדי, לקח לו להתקשר אלי כדי לקבוע.

עלבון לאינטליגנציה, עלבון לאינטליגנציה, הם הראו לי שישה ציוצים מתוכם שלושה ריטווטים, שאני ריטווטתי דברים של אנשים אחרים. למה לא עצרתם אותם? למה אותי? למה אתם חוקרים אותי על דברים שלהם? בסוף אני אומר לו לפרדי, אני אומר לו 'על חמישה ציוצים הבאתם אותי?' הוא אומר לי 'לא, שישה'. יש לי 30,000 ציוצים בטוויטר, 30,000 ציוצים בטוויטר, ועכשיו גברת נורית ליטמן שהיא טוענת שהיא שלחה לחקור אותי כותבת בצורה מפורשת "הסתיימה חקירתך". טוב אני מקווה שסוף סוף יגישו כתב אישום ואני אוכל להגן על שמי הטוב. בכל הפקולטות למשפטים לומדים על הגזען הגדול בעולם, על הגזען הגדול בעולם. הילדים שלי מתביישים, אני רוצה להגן על שמי הטוב ולכן אני דוחה דברים שאמרו פה, אני לא רוצה שיעזבו אותי. אני מבקש שתגישו כתב אישום. אני מוכן לעזוב הכול, להשקיע מאות אלפי שקלים כדי להגן על שמי הטוב. לא יכול להיות כזה דבר, זה לא רק להגן על שמי הטוב, זה להגן על היכולת של אנשים לדבר. מה שהם עושים זאת סתימת פיות. ואז התפתחות בעלילה. אני יוצא לחופשה, הגיע מדביר הביתה, הגיע מדביר. מגיעים אליו שוטרים, מביאים לו זימון לחקירה עוד פעם. הודעתי לשוטרים, אחרי זה הם באו אלי עוד פעם אמרתי להם שאני לא בא. אמרתי להם הסתיימה החקירה, אני לא מגיע. אתם יכולים לבוא לקחת אותי, אני לא בורח לשום מקום, אני לא אסיר נמלט, אבל לא יכול להיות שתגידו כל פעם 'חומרים חדשים'. הרי כל יום אני מצייץ, כל יום יש חומרים. זה איך אנשים יגידו עכשיו, 'יש לנו חומרים חדשים, לא גמרנו את החקירה'. בליל של מילים, של מריחה, שהם מסובבים את כולם על האצבע הקטנה,

כי יש להם כוח אין-סופי להתעלל באזרח. יש להם כוח אין-סופי לרמוס, לשקר לבית המשפט עליון. להגיד 'אנחנו נגיע להחלטה תוך חודשים מספר' ולחקור אותי עוד פעם ועוד פעם ומתי זה ייגמר? והשבוע היה זימון שלהם להיום, יום ראשון מגיעים לי שלושה גברברים מימ"ר ש"י הביתה ושוב פעם זימון לחקירה, מזל שהילדים לא בבית. אני אומנם נראה מבוגר אבל יש לי ילדים קטנים, יש לי ילדים קטנים. מזל שהם לא באו, בפעם הקודמת הם באו , יש לי ילד שעכשיו עלה לכיתה א', ילדה בכיתה ו', היא צריכה לראות את המחזות האימתניים האלה כל פעם? זה פשוט לא יאומן. ואז הם מזמינים אותי לחקירה עוד פעם לאתמול ב-9:00 בבוקר. בדרך כלל הם מתאימים איתי, קובעים, מתי זה נוח לך, למה? כי אז הם בטח יגידו 'הוא לא בא, הוא לא בא'. אז אני מודיע לכם, מודיע גם לכולם, אתם רוצים לבוא לקחת אותי? תבואו לקחת אותי.

שיהיה כתוב "המחלקה לפשיעה פלילית, לפשיעה לאומנית" על הדבר הזה, זה בעצם להפליל אותי. כל הליך החקירות מטרתו איום, הטרדה, הפחדה. זו המטרה, זו המשימה שעומדת בפניהם. מה שאני פשוט מבקש קודם כל שיציגו את עמדתם ונשמע, ונשמח להגיב לזה לאחר מכן,

דבר שני, אני חושב שאחרי כל מה שעברתי מגיע לי כתב אישום, אם לא כתב אישום אז אני כמובן הולך איתם להליך של תביעה אזרחית כבדה ביותר כי אני לא מוכן ששמי הטוב יוכפש.

חלק מההליך הזה זה הכחשת שואה, זו הכחשת שואה המודרנית. בן ארי הוא הגזען ומרקל והגרמנים הם המצפן המוסרי,

המצפן המוסרי. זה לגרום לנו לשתוק. אני חייב לסיים במשהו אחד, חלק גדול מהציוצים שלי היה. כן, שנספיק לשמוע את כולם. שנייה אני אסיים שנייה, משפט אחד. חלק גדול מהציוצים היה בשכונת גני אביב, סוף 2018. יש את זה בטוויטר ונחקרתי על זה. אני נמצא שם ואני מתריע בפני הכובש בלוד שמשתולל שם יום-יום. הזמין אותי עו"ד טל לינוי משם. חסמו במשך שבוע שלם את הכניסה היחידה לשכונה של 20 אלף איש. כל יום בצוהריים, הערבים הענישו את תושבי גני אביב כי הרסו להם בית אחד בלתי חוקי מתוך 3,000. אני בא לשוטר אני אומר לו 'למה אתה לא פותח? אימהות רוצות לקחת את הילד מהצהרון,

15:00 אחר הצוהריים. אומר לי 'אני נותן להם ונטילציה'. על זה הם חקרו אותי, זו הגזענות שלי, שאני הלכתי - - -. לא קיבלתי משכורת מאף אחד, זה היה בזמן שלי, על חשבוני ואני אמשיך לעשות את זה, אני מודיע להם. והם לא יפחידו אותי והם לא ירתיעו אותי. אבל שוב, מדובר פה בהתנהלות שחייבים לשים לה סוף.

ב-2018 היית בגני אביב? בגני אביב כמה פעמים כן.

אני יכול להביא לפה - - ובמאי 2020 גני אביב התפוצצה בפרצוף של כולנו. במקרה הייתי שם ביום ראשון. באותו מקום בדיוק. אני אזמן לך פגישה עם טל לינוי, הוא יספר לך. אני היחיד כאיש ציבור שבאתי לשם, היחיד כאיש ציבור שבא לזעוק את זעקתם של האומללים. יוצאי רוסיה, אף אחד לא שם עליהם. הערתי רק בגלל שדיברת על גני אביב וראינו מה היה שם בשומר חומות. אני מבקשת עמיחי, אתה בדרך כלל מדבר קצר, אז אם אתה יכול וכדי שנעבור. אני חייבת להגיד לך שהדברים שלך היו מאוד מאוד קשים. מזעזע בעייני, פעם ראשונה שאני נחשפת למלוא העוצמה של האירוע. אני מחכה לשמוע את התשובות, אבל אמרת דברים לא פשוטים פה בוועדה. הוא אומר בצלאל האזרח בוזגלו, נראה לי שגם האזרח בן ארי. אני גם בוזגלו, אני גם בוזגלו. כולנו בוזגלו. אני בוזגלו לגמרי וזה לא העניין. הם החליטו פה, קוראים לזה סזון משפטי, מי ידבר ומי לא ידבר. גדעון לוי ידבר חופשי, בן ארי אנחנו נחקור אותו עוד פעם, נאיים עליו,

מיכאל לא אמר, במשפט, מיכאל לא לציין את הפגיעה בפרנסה. הוא הרי עובד משרד החינוך וכשיש תיק תלוי ועומד נגדו הוא באיזשהו מעמד כזה שמקבל חצי משרה ולא יכול לחזור ללמד בכל מיני מקומות. הבן אדם כבר שנתיים, אני לא יודע כמה, מנוע כי יש תיק תלוי ועומד. עכשיו הייתה התמודדות, במכללה שאני עובד הייתה התמודדות על כמה משרות חדשות. התפנו משרות, אני לא העזתי לתת את השם שלי, אמרו לי 'יש נגדך חקירה פתוחה'. פגיעה בזכות הקניין. אז הגענו לבג"ץ שייב שעם פנקס האדום אסרו על אנשים לעבוד בגלל דעות פוליטיות. תודה. חבר הכנסת שיקלי בבקשה.

יש פה נציגי פרקליטות?

יש פרקליטות ויש משטרה וגם אף אחד לא בזום. אתה רואה? לאט לאט. תראי, אני לא משפטן ואני לא איזה מומחה גדול בנושאים של פרקליטות, מה כן חוקרים ומה לא חוקרים. יש לי את הניסיון האישי שלי המוגבל. אני פניתי סך הכול בימי חיי פעמיים לפרקליטות המדינה כחבר כנסת. הפעם הראשונה הייתה ב-20 ליוני השנה בסמוך לסיום המאורעות בערים המעורבות והפנייה שלי הייתה לחקור המרדה, הסתה ועבירה על חוק הטרור של חבר הכנסת איימן עודה. עודה הסביר לפני שנה ב-7 ליוני את אסטרטגיית המאבק בישראל ודיבר על הנושא של המוקאוומה. למי שלא יודע מה זה מוקאוומה, נסביר שחמאס זה חרכת אלמקאומה אלאסלאמיה, תנועת ההתנגדות האיסלמית, זה חבר הכנסת איימן עודה. והשנה דיבר בעיצומם של האירועים על החשיבות,

האינתיפאדה תביא לסוף הכיבוש ותניף את דגל פלסטין מעל מסגד אל אקצא, מעל הכנסיות ומעל שערי ירושלים המשוחררת. אני כתבתי שהדברים נראים כתמיכה באלימות נגד יהודים, זה אנדרסטייטמנט, ושלילת ריבונותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ועוד כהנה וכהנה. מכתב מפורט, מנומק. בשירות הציבורי מקובל שבתום 45 יום אדם יקבל מענה, קל וחומר נציג ציבור, חבר כנסת. אבל נראה שזה לא מאוד עניין את פרקליטות המדינה והיא פשוט נפנפה את הפנייה שלי ועד היום לא קיבלתי תשובה. ב-29 ליולי פניתי שוב, הפעם בעניינו של השייח' המסית מלוד יוסף אלבז, שלמרות שהיה במעצר בית התראיין - - - חמאסי ודיבר על החשיבות שהמתנחלים לעולם יחושו פחד וחוסר ביטחון על אדמתנו, הוא מתכוון לתושבי לוד. הבן אדם ממשיך להסית ואני לא מבין למה הוא נמצא במעצר בית, ביקשתי תשובה. זה היה ביולי, כמובן שגם הפעם איש מאנשי הפרקליטות לא ענה. לתחושתי אני אומר, על בסיס ניסיוני האישי,

לצערי אני אומר, מסקנותיי, בגוף שמצפצף על נבחרי ציבור, בגוף מורם מעם, מנותק מעם, ששוררת בו אחידות מחשבתית. גוף שלא מוכן שיבקרו אותו, ואולי יותר מאשר הוא גוף משפטי, הוא גוף פוליטי מאוד מאוד בעייתי שאני מזהה אותו כרגע כגוף שהוא במקרה הטוב לא עושה את מלאכתו. תודה, תודה רבה חבר הכנסת שיקלי. אני נותנת לשי גליק, בבקשה. הכנת גם את הדף לחברי הכנסת, נייר עמדה. רק אם אפשר בקצרה. כן, כן, בקצרה. אני בשנים האחרונות מגיש הרבה מאוד תלונות על מקרים של הסתה. הרבה מאוד זה הרבה מאוד. רק תגיד שם מלא ותפקיד לפרוטוקול.

שי גליק, אני מנכ"ל של ארגון בצלמו. ארגון בצלמו זה ארגון זכויות אדם ברוח יהודית שדואג לאזרחי ישראל ללא הבדל דת,

לאום ומגדר וכולי. ודואג לחיילי צה"ל ונלחם בהסתה ערבית. אני מגיש הרבה מאוד תלונות, כמעט כל התלונות שלי נדחות בטענות או בירוקרטיות או שלא נענות. טענה בירוקרטית אחת היא אומרת לי 'אסור לך להגיש תלונות ליועץ המשפטי לממשלה. אתה חייב להגיש תלונה רק למשטרה'. ככה אני מקבל שוב ושוב תשובות מהפרקליטות. אבל, כשהתנועה הרפורמית פונה נגד מיכאל בן ארי או נגד שורה מאוד גדולה, גם הם פנו נגד ערוץ - - - או נגד הקול היהודי, תמיד ענו להם, אף פעם לא הפנו אותם למשטרה. דבר שני, כשאני שולח להם מאמרי הסתה של איימן עודה בערבית הפרקליטות עונה לי 'אנחנו לא קוראים ערבית', ככה התשובה הרשמית של הפרקליטות. 'אתה לא יכול לשלוח לנו תלונות על מאמרי הסתה בערבית, אנחנו לא קוראים ערבית'. אז מה עשיתי? הלכתי ותרגמתי, לא ענו לי עד היום. אבל אין מישהו שיתרגם בפרקליטות לערבית? אין מישהו, כנראה שאין. נגמר, אין להם תקציב, מסכנים. מיכאל תצייץ בערבית. אני רוצה להפנות אתכם להחלטה, בעצם הלכתי הגשתי תלונה לנציב דוד רוזן,

לקחתי חמישה מקרי דגל של מקרים שהגשתי תלונות עליהם מ-2017. שייח' בהר הבית, המקום הכי הנפיץ בעולם, ביום שישי שזו השעה הכי נפיצה, אני לא מאמין שהייתי אי פעם בהר הבית ביום שישי כי אין כניסה ליהודים בהר הבית ביום שישי, אבל הר הבית ביום שישי זה הזמן כמו שאומרים אצלנו. עומד שם שייח' שנקרא עלי אחמד עודה והוא אומר 'הרוג את כל היהודים'. עכשיו הכול משודר, ראו את זה בכל ערוצי הטלוויזיה הערביים וגם בישראל כמובן.

האמת היא ששלחתי את זה עם תרגום אגב,

כי היה תרגום של ערוץ 10, עשו על זה כתבה אז היה גם את התרגום וקיבלתי תשובה תוך שבוע מנורית ליטמן, אותה אחת שרודפת אותו, 'בנסיבות העניין החקירה נסגרת'. ארבע מילים, זהו, ארבע מילים. האמת שאין את זה פה, יש את זה בכתבה אבל לא הבאתי את זה פה כנספח, הוא מופיע אבל בכתבה, יש שם את המכתב. הגשתי ערעור, פרסמתי את זה בתקשורת, אחרי כל הבאם באם פתחו את החקירה מחדש, מ-2017 התיק. עד היום מ-2017 לא הוגש כתב אישום, לא הוחלט. עכשיו, אני מגיש על זה שוב ושוב תלונות והם עונים לי, התייחסות מהפרקליטות שזה עבר למשטרה,

שום דבר. חמש שנים אנחנו מדברים, תיק של שייח' בהר הבית שאומר להרוג את היהודים, גר במזרח ירושלים, כולם יודעים איפה הוא גר. את כל הפרטים, איך אומרים? בכפית הבאתי להם.

אני אביא עוד מקרה. בלוגר ערבי מפורסם שנקרא סלאח זירארי, יש לו מיליון עוקבים ביוטיוב, הוא נקרא נועה קירל הערבי. הולך לכותב המערבי, נכנס ומעלה סרטון בלייב ואומר 'היהודים הם מסריחים, מריחים אותם מאלף קילומטר' בלה,

הכול משודר, זה מפורסם בערוצי התקשורת,

אני הולך מגיש תלונה ליועמ"ש, לא עונים לי. מגיש תלונה במשטרה, עכשיו הבן אדם הזה כבר ישב בכלא בעבר, אומרים לי 'אנחנו לא יודעים איפה הבן אדם הזה גר, אולי אתה יכול לעזור לנו איפה הוא גר?' אני אומר להם 'תקשיבו, אני לא יודע את הרחוב המדויק, אבל אני יודע את השכונה וגם אני יודע שהוא היה בכלא כבר, הוא נעצר כבר, וזה השם שלו האמיתי'. יש לו מיליון עוקבים, מיליון עוקבים לבן אדם, כן? אבל משטרת ישראל עד היום לא הצליחה להגיע אליו. אני מביא עוד מקרה של מוחמד בכרי. זה מקרה אחרון, מוחמד בכרי. אני מכירה, זה גם היה מפורסם. על הנסיעה שלו ללבנון.

הנסיעה שלו ללבנון, 2018, ארבע שנים הוא עבר בנסיעה כניסה למדינת אויב, מגע עם סוכן זר,

שום דבר, לפני חודשיים סגרו את התיק, אחרי שאני שלחתי להם שוב ושוב תלונות. לפני חודשיים בחורה יהודייה נסעה לסוריה, נכנסה לסוריה, היה סיפור עצוב קצת. קיבלה שמונה חודשי מאסר תוך חודש. אני אומר דבר אחד ברור,

כתבתי את זה גם בסיכום. אני רוצה שהנציבות, שיצאו החלטות ברורות. מה הקריטריונים של הפרקליטות לענות? או שעונים לכולם, או שלא עונים לאף אחד. אין דבר כה לענות רק לתנועה הרפורמית ולא לי. אין דבר כזה להגיד לי 'אנחנו לא מקבלים מאמרים בערבית', אין דבר כזה. אין דבר כזה שתלונה נמצאת חמש שנים אצלכם, מ-2017 עד 2021 ועוד לא הוחלטה תשובה. ועוד משהו לגבי המשטרה גם, אין דבר כזה הפינג פונג הזה. אגב, כל מה שאני אומר זה החלטות של הנציבות. אם תסתכלי בהחלטה של הנציבות מספר 36. כן, קראתי את ההחלטה של הנציבות. יפה מאוד. עכשיו תקשיבי, סיפור אחרון והזוי. אחרי כל הסיפור הזה עם ההחלטה של הנציבות הלכתי ועשיתי על זה כתבה במקור ראשון. הם פנו למשטרה, המשטרה אומרת 'אנחנו בכלל לא יודעים שיש כזו החלטה של הנציבות, לא קיבלנו אותה בכלל'. יש כאן בדיחה. פרקליטות שזה הגוף שאמור להיות הכי מקצועי במדינה לא עונה, לא מסמס,

שום דבר. אבל את בן ארי הם רודפים, הם יודעים איפה הוא גר, על ציוצים בטוויטר מלפני חודש, ועל עלי אחמד עודה אני מדבר חמש שנים ולא עשו לו כלום. הגיע הזמן פעם אחת להגיד שיש פה אכיפה בררנית והפרקליטות צריכה לענות תשובות. תודה. היא תענה, אבל אנחנו חייבים להגיע לשם. אז אני רק אתן גם לארגון של התנועה הרפורמית. לא כל כך הבנתי אבל את הקשר לאירוע של מיכאל בן ארי. האירוע הוא סביב מה שעובר - - השאלה במקומה, מה הקשר בין ארגון - - לא אבל אין בעיה, לא, בגלל שהוזכרה כאן התנועה הרפורמית על זה שהם מקבלים אז כמובן אני אשמח לשמוע את התגובה שלכם על ההתנהלות.

זה מצוין, הם תמיד מתאגדים בעד פלורליזם וחופש ביטוי.

פשוט במקרה הספציפי של חבר הכנסת לשעבר בן ארי - - - בפני הוועדה, פשוט לא ראיתי את ההקשר. לא, הם אלו שהגישו את התלונות נגדו.

הבנתי אבל הרדיפה כהגדרתה היא באה בעיקר על הציוצים שלו. אפשר גם להביא את כל החברה הערבית לכאן.

אבל צריך להבין שאני רוצה משפט כי אני רוצה לתבוע אותם. כי הם בבית המשפט העליון חתכו דברים, כשאני אומר משהו והם מורידים את התמונה, הם מורידים את ההקשר והם יוצרים הקשר חדש, על זה אני רוצה לתבוע אותם.

אז התהליך המשפטי כמובן הוא בנפרד, אבל בוא נשמע את עו"ד אורי נרוב. שמי עו"ד אורי נרוב אני עורך הדין מטעם המרכז הרפורמי לדת ומדינה. אנחנו הזרועה הציבורית והמשפטית של התנועה הרפורמית בישראל. אנחנו פועלים מזה שנים ארוכות לקידום ערכי השווין וכבוד האדם בחברה הישראלית ובין היתר פועלים למיגור הגזענות בחברה הישראלית. בין יתר הפעולות שאנחנו עושים זה לשלוח תלונות לכל גופי האכיפה הרלוונטיים ביחס להסתה לגזענות והסתה לאלימות. אם זה לפרקליטות, למשטרה. יש לכם תלונות שהגשתם על ערבים שמסיתים לגזענות ולטרור? אני כבר אתייחס לזה. לא, אלא אם כן אתם גזענים ולא מסתכלים על הערבים כחלק מהחברה הישראלית.

דיברת על מיגור האלימות בחברה הישראלית. חבר הכנסת סמוטריץ' תן לו לסיים שנוכל לשמוע את הפרקליטות. אני מבינה אבל אתם חייבים להבין, חברי הכנסת - - האם התנועה הרפורמית היא תנועה פוליטית? לא, לא, שיקלי, בוא אני רוצה להסביר לכם. דיון דחוף, וחבר הכנסת סמוטריץ' - - אני רוצה להתייחס

לא, לא, אני רוצה רגע להגיד משהו לפני. חברי הכנסת מכירים שדיון דחוף לפי החוק והתקנון מתנהל כשעה. אנחנו כבר ב-45 דקות עוד לפני ששמענו את פרקליטות והמשטרה ואני אדם פרגמטי ורוצה להגיע להחלטות, אז ברשותך בקצרה. אני מניחה שחברי הכנסת יהיה להם גם מה להגיד אחרי המשטרה והפרקליטות.

אין בעיה, אז אני אתייחס לנקודות מהסוף להתחלה. ביחס למה שנאמר פה על ידי שי גליק זה נשמע כאילו התנועה הרפורמית מורמת מהעם ורק אנחנו מקבלים מענים מהפרקליטות והמשטרה ביחס לפניות הסתה שאנחנו מעבירים, אז אני אגיד לך שלא, לא רק שאמרו לנו מהפרקליטות 'אל תפנו אלינו יותר, תפנו למשטרה' פנינו למשטרה ומהמשטרה אנחנו כבר לא מקבלים מענים מזה תקופה ארוכה ביחס לתלונות הסתה ברורה שאנחנו מגישים. אז תנוח דעתך בעניין הזה, זה גם משהו שהייתי שמח לשמוע את עמדת המשטרה ביחס לדבר הזה. ביחס לעניין של בן ארי הייתי רוצה להבהיר רק שאנחנו אומנם הגשנו את הבקשה לפסילת מועמדותו של בן ארי בגין הסתה גזענית. הסתה גזענית זו אחת מהעילות שקבועות בחוק לפסילת מועמדים לכנסת. העילות הן מאוד ספורות, הרף הראייתי הנדרש הוא רף מאוד מאוד גבוה ואני רוצה להדגיש שבעניינו של בן ארי אמרו שמונה מתוך תשעת השופטים שישבו בהרכב שמדובר במקרה מובהק של הסתה לגזענות.

כמו למשל סמיר קונטאר שידוע כפעיל - - או עופר כסיף למשל - - רגע, אני מוחה על הדבר הזה. מדובר בפסק דין שיקרי. אם יש נגדי ראיות למה לא מגישים כתב אישום? אולי תיתן לנו תשובה? למה הם לא מגישים כתב אישום?

אבל האירוע, סליחה - - אבל הוא מגיב על דברים שהם - - -. אבל השאלה על המשטרה, אתם מעורבים במשטרה?

אתה הגשת את התלונה למשטרה? לא כי נאמר פה - - - רף ראייתי שהוא רף לא גבוה,

תגיב לעניין שלשמו התכנסנו. חברי הכנסת, אני לא שומעת.

אני מצדד בדברים שנאמרו פה על ידי חבר הכנסת סמוטריץ',

ויתר חברי הכנסת הנכבדים, אני גם מבקש לדעת למה יש פה עינוי דין ואני רוצה להזכיר בעניינו של בן ארי, אני רוצה להזכיר שהתנועה הרפורמית היא זו שהגישה עתירה נגד היועץ המשפטי לממשלה והמשטרה כדי שיגישו כבר את כתב האישום הזה.

איזשהו פסק דין ששמונה שופטים מתוך תשעה אמרו, יש פה הסתה גזענית, אז תתכבדו בבקשה ותגישו כתב אישום. מה קשור ראיות מנהליות? אתה עורך דין? רגע, רגע, אתה עורך דין? אתה יודע מה ההבדל בין ראיות מנהליות לראיות פליליות? אתה עורך דין? אתה למדת בישראל משפטים?

אבל סיפקת ראיות, התנועה הרפורמית סיפקה ראיות - - חברי הכנסת. הם נתנו את פסק הדין הזה ביוני 2020, חלף כבר מספיק זמן כדי שהמדינה תיתן את כתב האישום הזה. אני רוצה להדגיש גם כן שההסתה - - איזה ראיות סיפקת כדי שיהיה כתב אישום? סיפקת ראיות למשטרת ישראל?

יש שמונה שופטים שקבעו שיש - - לא מעניין שמונה השופטים, אתה לא מוסמך,

אני שואלת מה הקשר שלך לכתב האישום שאתה רוצה שיוגש. האם סיפקת ראיות למשטרת ישראל? לא, אי אפשר אבל. תקשיבו, אבל לא שומעים כלום. אני יודעת לנהל את הדיון, תודה. אין בעיה, שיגיד איזה ראיות הוא סיפק למשטרה ולפרקליטות כדי שיוגש כתב אישום. סליחה, סליחה. דיי, זה בזבוז זמן. אני לא אגיע לא לפרקליטות ולא למשטרה שזה כל האירוע פה. יש לי נקודה מאוד מאוד חשובה שהמקרה של חבר הכנסת לשעבר בן ארי הוא לא מקרה שהוא חריג.

אני רוצה להפנות פה זרקור לעובדה שהטיפול בעבירות ההסתה אז באת להגן על הפרקליטות והמשטרה לגבי כתב אישום. בוא רק תספר לנו איזה ראיות סיפקת.

לא, לא, תאמינו לי, אם אתם רוצים לשמוע פה משהו אז נגמר הדיון ככה. אי אפשר לבקש עוד חצי שעה? לא, אין מה לעשות. תקשיבו, יש כללים לדיון דחוף, זה לא פעם ראשונה שאני מנהלת דיון דחוף. אני רוצה להגיע פה לאירוע שחבר הכנסת לשעבר מיכאל בן ארי דיבר בצורה מאוד חדה וברורה. סיימתי, עכשיו חברי הכנסת והארגונים אני רוצה לשמוע בבקשה את המשטרה. מי הנציג של המשטרה שמדבר? בבקשה. יתחיל, ולאחר מכן נציג הפרקליטות. בבקשה אדוני, רק שם ותפקיד.

סגן ניצב גלעד בהט, היעוץ המשפטי של המשטרה. אני אומר באופן כללי לגבי הנושא של עבירות ביטוי כי זה הנושא שנדון כאן ועלה כאן, חקירה או פתיחה בחקירה בעבירות חופש ביטוי מחייבת על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה אישור פתיחה בחקירה. במקרה שלנו פרקטית זה נעשה למול פרקליטות המדינה, המחלקה לתפקידים מיוחדים. כך שכל חקירה, מי נתן את האישור? מי חתום על האישור? מי הפרקליט? חברים, הקשבתי בקשר רב במשך 45 דקות. תנו לי בבקשה 3 דקות לדבר, תודה רבה. כך שכל פתיחה בחקירה כזאת, בין אם היא מגיעה כתלונה ובין אם היא מגיעה כאירוע, או לא משנה מה, כדי לפתוח אנחנו מבקשים את אישור הפרקליטות בעניין הזה. כאשר מתקבל האישור, מתבצעת החקירה ותוצאותיה מועברות. כך לגבי כל חקירה שקשורה בעבירות חופש ביטוי לפי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה. הדיון כולו עסק בתיק אחד, רובו לא כולו, עסק בתיק אחד של חבר הכנסת לשעבר מיכאל בן ארי. אין לי שום כוונה, שום כוונה, להיכנס לתיק הזה. זה לא ערכאה שיפוטית והשולחן הזה שאני מאוד מאוד מכבד אותו הוא לא שולחן שבו אני יכול, לא לחשוף את הראיות בתיק, לא לדבר על ההתנהלות בתיק. יש הרבה מאוד ערכאות אחרות כמו בית המשפט, כמו תנועות הציבור - - תלך לבית המשפט, אתה לא הולך לבית המשפט. לא ביקשנו שתתייחס לראיות, רק תסביר לנו איך יכול להיות שלפני שנה אמרתם שהחקירה הסתיימה והיא עוד לא הסתיימה ולמה אתם לא מגישים כתב אישום?

אל תגיד אף מילה על התיק עצמו, רק תסביר למה הוא נמשך כל כך הרבה זמן,

שיקול הדעת אם לפתוח בחקירה הוא בעצם מונח אצל הפרקליטות.

שיקול הדעת אם לפתוח בחקירה מונח אצל הפרקליטות ואם להגיש כתב אישום, גם הוא מונח אצל הפרקליטות. המשטרה כמובן עושה את עבודת החקירה עצמה אבל הפתיחה בחקירה וההחלטה לגבי סגירת התיק או הגשת כתב אישום, מונחת בפני פרקליטות המדינה ובהנחיה שלה. אבל ההתנהלות היא התנהלות שלכם מר בהט. ההתנהלות היא התנהלות שלכם, אתם מתנהלים ככה מול ד"ר בן ארי. אבל להחליט לבוא ביום שני כשביום שלישי יש פה דיון זאת החלטה שלכם או של הפרקליטות?

אבל הרצון לסגור את התיק ולפתוח אותו שוב זה שלכם? חבל, כן. אני אומר שוב, גם לגבי משך החקירה או משך התנהלות החקירה אפשר לפנות, אמרו פה שהגישו גם בג"צים בעניין הזה, לגבי משך ההתנהלות, יש ערכאות שיפוטיות הן בוחנות את פעולת המשטרה והפרקליטות כמובן, הן יגידו כן,

ארוך מדי, קצר מדי. אני לא יכול, בניגוד למה שעשו פה אני לא יכול לפתוח את תיק החקירה ולהגיד - - לא,

אתה לא מבין משהו בסיסי כאן בדמוקרטיה. סליחה, סליחה, לא, לא, יש לך טעות ובתור שוטר אתה צריך להבין כמה חמורה הטעות שלך. הוועדה הזאת היא באמת לא ערכאה שיפוטית,

ויש בתי משפט במדינת ישראל ואני כמי שהיה עורך דין כל כך הרבה שנים,

צריך לעשות גם את ההפרדה. אבל הוועדה הזאת, זו הסמכות של הוועדה וזה מה שיושבת ראש הוועדה עושה את זה לאורך כל הדרך לגבי כולם. אני רואה אותה כאן ביום ובלילה, אני רואה אותה כאן שעובדת מול כל התחומים וכל השוטרים וכל הענפים השונים של המשטרה. צריך להיות פיקוח על המעשים שלכם והפיקוח הוא כאן בכנסת. אנחנו מפקחים עליכם ואנחנו רוצים לדעת שאתם לא מתנכלים לאזרחים סתם, ואין לכם איזושהי אג'נדה. לא מעניין אותנו הראיה הספציפית הזאת או אחרת ולא נשבש לך כאן שום ראיות, למרות שכולנו מבינים שראיות שכתובות על טוויטר אי אפשר לשבש אותן. הבנו. הנקודה ברורה. אני אומר משפט אחד, למשטרת ישראל, ושוב אני פה אומר את הדברים מבלי להתייחס לתיק ספציפי, אין אג'נדה בעניין הזה, אין אג'נדה של אדם כזה או אדם אחר. אתה לא יודע להסביר את לוחות הזמנים?

רגע זה לא העניין, אני רוצה להבין - - אנחנו משלמים לכם משכורת. אני לא מבין מה זה, באים לוועדה כדי להגיד 'אנחנו לא מוכנים לדבר'? אז תלכו לעבוד. אתה מקבל עכשיו משכורת, לא חבל על הזמן שלך? מה זה הזלזול הזה בכנסת? לא, לא, לא, דיי. אבל רק העניין של הפתיחה והסגירה. תשלחי אותו למשרד לחזור לעבוד ושהפרקליטות תיתן תשובות. אני לא יכולה לדבר כשאתם כל הזמן מדברים. אני רוצה להבין משהו אחד. כשנמצא חבר הכנסת לשעבר, כשבאים אליו לחקירה על אותם ציוצים בטוויטר, הקריאה להסתה. אני לא מצליחה להבין את ההתנהלות של המשטרה בעניין שלו.

אז מה שנקרא מה שמתנהל בבית המשפט יתנהל בבית המשפט, אני רק שואלת מבחינת ההתנהלות מול אותו אדם. אני שואלת על כל התהליך שלכם, של שלושה שוטרים שמגיעים מימ"ר ש"י, שמגיעים ביום שישי. אני לא מצליחה להבין, כאילו זה לא שמדובר באיזה עבריין,

למה לא להתנהל בצורה אחרת? ואני לא מדברת רק עליו.

על מה אנחנו מדברים כאן, שמתייחסים בצורה כזאת? זה מה שאני לא מבינה. הרי בסוף שלושה שוטרים מגיעים, על מה? באמת על מה? אני לא מצליחה להבין. אנשים דורסים אנשים,

נכים כל החיים. אני לא מצליחה להבין למה דווקא בעניין, ודווקא שם אני לא רואה, אני לא רואה את ההתנהלות הזאת. אז למה יושב כאן, אני לא מבינה, לא מתנהלים אחרת באירועים כאלה? הרי בסוף אנחנו מדברים על עניינים של חופש ביטוי,

הוא רוצה שיגישו כתב אישום שיוכל לנוע בין חופש ביטוי להסתה. זה עניין שיתנהל בבית המשפט, אני לא נכנסת לזה. אני רק שואלת על הצד מול האזרח, זה מה שמטריד אותי. לא קשור לבן ארי גם, לאזרח רגיל. אז אני אומר, אם גברתי שואלת באופן כללי, לא קשור לבן ארי, כי השאלה פה היא ספציפית לבן ארי,

דיברו על שלושה שוטרים, דיברו על להגיע אליו. אז אני אומר כך, אדם שמוזמן לחקירה, אני לא מתייחס בכלל לתיק של בן ארי,

כיוון שגברתי לא ראתה את החומר בתיק ואני לא הולך להציג אותו עכשיו. לא צריך גם, רק על ההתנהלות. הכלל הוא פשוט. כאשר אדם מוזמן לחקירה, כאשר אדם מוזמן לחקירה הוא נדרש להגיע לחקירה. ככל שהוא,

אני לא מתייחס לתיק הזה, ככל שהוא מסרב להגיע לחקירה או שיכול להיות שיש קושי לאתר אותו. יש קושי לאתר אותו? אמרתי גברתי, אני לא מתייחס לתיק הזה. אפשר משפט? מירב, אבל זה חשוב. על עניין הסגירה, על עניין הסגירה של התיק. לא על בן ארי. האם זה הגיוני לסגור תיק כנגד בן אדם, לא לסגור, להגיד שהחקירה הסתיימה ואז להמשיך ולהזמין אותו לעוד 10 חקירות?

האם זה הגיוני שחקירה כזאת לוקחת שנתיים?

אז אני אומר שוב. שנתיים בן אדם לא מקבל משכורת. עזוב, לא מיכאל בן ארי. האם הגיוני, ולא מדובר על איזה פשע מאורגן וחקירות מאומצות, ויומינט וסוכנים ואנשי סייבר מפצחי קודים,

מה שאתם צריכים להשקיע. חומר גלוי בטוויטר,

תחקרו, תעבירו לפרקליטות, קבלו החלטה ותשחררו את הבן אדם. אתה אומר שאתה לא רוצה לדון פה, אתה רוצה בבית המשפט, בואו לבית המשפט. אבל אתם לא רוצים לבית המשפט כי יזרקו אתכם מכל המדרגות. חבר הכנסת סמוטריץ' מספיק - - אבל מירב הם מצפצפים על הוועדה. הם מצפצפים עלינו.

תקשיבו, אף אחד לא מצפצף על הוועדה, מספיק עם זה.

אבל השאלה ששאלנו - - לא, אתם מעירים קריאות ביניים. את הנקודה שלך הבהרת מצוין.

אז שמעתי. תגיב לי על הנקודה שהעלתה חבר הכנסת מאי גולן. אם יש כאן דף, קראתי את המסמך שאומר שהחקירה הסתיימה. האם זה קורה עוד פעם שמביאים עוד פעם בן אדם לחקירה אחרי שכתבתם שהחקירה הסתיימה? אז אני לא יודע מאיפה הגיעו הציטוט,

אני לא אומר שלא אמרו לו, יכול להיות שאמרו לו. אני לא יודע מי אמר לו ומה אמרו לו. אני רק יכול להגיד - - רגע, רגע, מספיק.

רוצה שיענה. אבל זה חשוב, הוא אומר איפה כתוב. הוא לא מכיר את החומר? אני לא מבין את זה.

אתה יסודי, אני מכיר אותך הרבה שנים, אתה בן אדם מאוד יסודי.

באמת, זה גם לא מתאים לי האירוע האישי,

אנחנו יוצאים מהרמה האישית לרמה העקרונית, גם מול המשטרה וגם מול חברי הכנסת. אם יש חקירה ואומרים שהחקירה הסתיימה וזה כתוב, חוקרים עוד פעם?

חקירה יכולה להסתיים ויכולה להתחדש אם למשל,

שוב אני לא נכנס למקרה, לדוגמא אם יש עבירות נוספות או חשדות נוספים. יכול להיות שחקירה הסתיימה ואז נודע על חשדות נוספים, ואני לא נכנס למקרה הזה, נודע על חשדות נוספים וביקשו לחדש את החקירה, זאת אופציה אחת. אופציה שנייה, לפעמים יש בקשות, גם אחרי שאנחנו מעבירים תיק לפרקליטות יש בקשות להשלמות חקירה וגם זה יכול להיות, שביקשו השלמות חקירה, בלי להיכנס לתיק הזה.

יש חוק ויש נוהל שמגדירים מהו משך זמן החקירה שאפשר לנהל אותו. עד גבול מסוים שנקרא התיישנות, או לפי נוהל משך זמן חקירה. לא, לא, אבל יש גם סבירות.

רק להשלים משפט אחד, אחד. אני יודע שנורא חשוב שתגידו את ההערות וזה בסדר גמור. אני פה בשביל לשמוע ובשביל להקשיב ובשביל לענות. אבל תתנו לי לענות, אחרת אני פשוט אשתוק ואתן לכם לדבר. אין לי בעיה, גם זה בסדר. לא, לא, ממש לא. אתה מדבר. אבל אני רוצה לדעת, כשאתה מנהל חקירה ומגיע אותו נחקר ואומר לצורך העניין שכל עוד הוא בחקירה הוא לא יכול נגיד לעבוד או להתפרנס, כי זו העבודה שלו. אין עניין של לנהל את החקירה בצורה קצת יותר, כדי הוא בסוף יוכל לחזור לעבוד? יש עניין וההשלכות של חקירה ושל תיק פתוח ברורות לנו וככל שאנחנו, המטרה של המשטרה, צריך להבין פה, המטרה של המשטרה היא לסיים את החקירות במקצועיות ובפרק הזמן הקצר ביותר שניתן אבל לא לוותר על מקצועיות.

ככל שנדרשים מהפרקליטות או מהגורם שאנחנו, זה בדרך כלל הפרקליטות או התביעות,

מהגוף התובע לבצע השלמות או ככל שנדרש לחדש את החקירה בגלל שנכנסו נתונים נוספים, ראיות נוספות, או אירועים נוספים, אנחנו עושים את זה.

יש לנו הרבה מאוד גורמים כולל בית המשפט, כולל גורמים שמפקחים אותנו שגם מסתכלים על משך החקירה. אמר פה מר גליק לגבי הנציב, יש את היחידה לתלונות הציבור - - הייתה אמירה של בית המשפט העליון בתיק הזה, אתם פשוט לא מקשיבים לה. הייתה אמירה שאתם התחייבתם לקבל החלטה מהר.

אני חוזר שוב על המשפט שחקירות של עבירות ביטוי הן חקירות שמתנהלות באישור פתיחה ובסיום כמובן מול פרקליטות. לכן ככל שהפרקליטות ביקשה השלמות,

בלי להתייחס לתיק, או ככל שיש תיק חדש, ככל שיש חומרים חדשים סליחה שנכנסים, אנחנו צריכים לבדוק אותם ונתנו לנו הנחייה. אבל מר בהט אתה מתעלם, אתה מתעלם. לא, לא, לא, אני רוצה לשמוע את נציג הפרקליטות. בבקשה, תגיד רק שם ותפקיד. החוקר שחקר אותי לא ידע את חומר החקירה. שאלתי אותו 'מה הערבים אומרים פה כשהם צועקים?' בסרט שהוא הראה לי. הוא לא ידע על מה מדובר. החוקרים שלכם צריכים ללמוד את החומר. לא, אנחנו לא נכנסים להליך הספציפי. אני מבקשת את נציג הפרקליטות. בבקשה, שם ותפקיד. עו"ד חן בן שלום מלשכת המשנה לפרקליט המדינה,

אוקיי, בבקשה אדוני. אני שוב, צר לי אבל לתיקים ספציפיים אני כמובן - - אל תכנס לתיקים ספציפיים, לא להיכנס לתיקים ספציפיים. אז למה הם באו היום? לא, זה מקרה, זה דוגמה של מקרה. בואו נשמע. אתם בינתיים מדברים ומעירים וההערות שלכם נשמעות - - ומה שהם באים ואומרים 'אנחנו לא מתייחסים לתיקים'. רגע, אני רוצה שאתה תתייחס קודם כל לשלוש שאלות שהיו כאן של חברי הכנסת.

למה כשחברי כנסת פונים אליכם אתם מושכים כל כך הרבה זמן עד שאתם עונים להם? האם יש גוף בפרקליטות, שלא יודעת מה, כמו נגיד בבתי המשפט יש את מנהל בתי המשפט שפונים אליהם. האם יש גוף בפרקליטות, אגב שאילתות רק לסבר את האוזן, תוך 21 ימים שר מחויב לענות לח"כ. האם יש גוף בפרקליטות ואם לא, אולי צריך להקים כזה, שיענה לשאילתות או שאלות של חברי הכנסת. תיכף תתייחס לזה. ואני רוצה לא להתייחס למקרה הספציפי, אלא כן לדעת מה הפרקליטות עושה כדי לא להלין את הזמן באמת של נחקרים, או אני לא יודעת איפה זה עומד אצלכם. והנקודה האחרונה, אני באמת רוצה להבין מבחינת כתבי אישום, הגשתם כתבי אישום נגד, אתה לא צריך להתייחס ספציפית, נגד באמת הסתה כמו שאנחנו רואים גם מהמגזר הערבים אל מול המגזר היהודי? תסביר לי איך זה עובד. הינה לא נגעתי בנקודה הספציפית. אני אתייחס, אני אפתח ברשותך בכל העניין הזה של משך הזמן בטיפול, כי דווקא בעניין הזה אני חושב שצורף בעצם כחומר רקע לדיון הספציפי הזה החלטה של הנציב רוזן לעניין משך הזמן בטיפול בתיקים והוזכרו כאן לא מעט תיקים שבאמת נמצאים ומטופלים בפרקליטות. אנחנו בפרקליטות עושים כל מאמץ, אנחנו קשובים לביקורת ביחס למשך הזמן בטיפול בתיקים כששוב התיקים מטופלים הן על ידי הפרקליטות והן על ידי המשטרה. אנחנו קשובים לביקורת, אנחנו עושים כל מאמץ, ננקטים צעדים תוך כדי תנועה, כאלה ואחרים, כדי לטייב את ההליך של הפיקוח, של הבקרה על הטיפול בתיקים. אני יכול להגיד שביחס לחלק מהתיקים שהוזכרו כאן, אם לנסות לרדת לאיזושהי רמת קונקרטיזציה ביחס לתיקים הספציפיים מבלי להיכנס לתיק כזה או אחר, אנחנו בקרוב מאוד נקבל החלטות, תתקבלנה החלטות ביחס לתיקים כאלה ואחרים, חלק מהתיקים שהוזכרו כאן. מי עונה לפניות של חברי הכנסת?

הפניות מנותבות בין הלשכות השונות. זה מאוד מאוד תלוי - - לא, זו לא תשובה. זו לא תשובה. אני רוצה שתגיד לי כשחבר כנסת פונה אם יש מישהו שאחראי אצלכם לקבל פניות של חברי כנסת.

זאת שנת 2021. יש לכם דבר כזה? אז אני עונה בצורה חדה וברורה. קשה מאוד לעשות סיסטמטיזציה לעניין הזה כי כל החלטה, כי כל פנייה עוסקת בנושא מסוים. קשה לשים רפרנט שיענה לפניות הציבור בשנת 2021 בפרקליטות ישראל? זה נשמע הזוי. פניות חברי כנסת, 120 חברי כנסת, כמה פניות כאלו כבר יש?

אני לא מכיר בפרקליטות איזשהו גוף ספציפי, גורם ספציפי שתפקידו לתכלל את העניין הזה. כי אתם לא עונים לאף אחד על שום דבר, גוף ארכאי משל עצמכם. טוב, אנחנו לא - - לא, אבל זה נראה לך הגיוני? יושבת הראש, הגיע לפה בן אדם, נותן תשובות סרק לכל העניין, לא יורד לרזולוציות אישיות. רגע, רגע, חכו שנייה.

ואין שום פאנץ',

המסקנה היא רק לא להסתבך איתכם בפרקליטות. רגע שנייה, אני רוצה להגיד משהו. העניין שמישהו יענה לפניות הציבור זה חשוב מאוד, אבל לדעתי אנחנו מפספסים את הנקודה ואנחנו מפספסים את הנקודה כי יש כאן איזו טקטיקה שבאה ואומרת זה תיק ספציפי,

יש כאן שאלה של מדיניות, אם אתם סגרת, ואנחנו יודעים שאנחנו מכירים, אנחנו עשרות, מאוד תלונות העברתי לכם, ואתה יודע שאתם פעם אחר פעם החזרתם לי על התלונות האלה. ההיא רוצה לתלות את שופטי בית המשפט העליון ד"ר ענת רימון אור, הכול מתויק אצלי בקלסרים, אני יכול להביא לכאן. אין, 'אנחנו לא פותחים בחקירה כי זו משאלת לב'. ההוא קרא לרצוח אותנו 'אנחנו לא פותחים בחקירה כי זו משאלת לב'.

הוא לא יגיד לך כן על התלונות של השמאל ולא זה.

השאלה אם מבחינת מדיניות אין כאן אפליה ואכיפה בררנית שאתם רודפים אדם - - בוא נגיד כן ונגמור את הסיפור. שיגיד לי לא ושיסביר, שינמק. שייתן נימוק. למה? רגע, יש לך איזשהם נתונים על כמה תיקים, זה מה ששאלתי בהתחלה. סליחה, אם אפשר להפריע קצת. אני עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו ואני מכיר גם את התיק של בן ארי וגם עוסקים בהרבה תיקי הסתה. הפרקליטות באמת מעדיפה לשמור את כל המידע עצמה ולא לשחרר שום מידע ואז הם יכולים להגיד שהם מתנהלים בשוויונות והגינות. עובדתית זה לא נכון ואנחנו אחרי כבר שחזרנו מבית המשפט בהליך שעו"ד בן גביר דווקא התחיל אותו, לחומרי חקירה, ובהליך משפטי שכבר התנהל, עבר ביקורת שיפוטית, קיבלנו חומרי חקירה לשלוש שנים בין 2016-2018 עם עשרות ועם מאות תיקי הסתה שנפתחו ונחקרו על ידי אותה מחלקה לתפקידים מיוחדים. יש הכרעה של בית המשפט, אני אפנה את כולם להחלטה בתיק החתונה - - - של כבוד השופט לייבו, שם הגשנו בטיעונים, בסיכומים, מאה תיקים, לפחות מאה תיקים מתוך מאות תיקים. ורואים שם, ויש החלטה כבר שיפוטית, זה לא אני סתם טוען בתור טענה שמישהו פה מחברי הכנסת טוען, החלטה שיפוטית שמתייחסת גברתי כבוד יושבת הראש לכל ההליכים החל משלב החקירה, החל משלב המעצר, איך המשטרה נוקטת בפעולות אכיפה דרסטיות כנגד פעילים מצד ימין. ואני לא מתייחס דווקא לד"ר בן ארי, אלא זה כבר בהחלטה שיפוטית שקיימת, איך החקירה היא חקירה מאומצת ופותחים בחקירה מאומצת ומנסים לגבות את כל הראיות כאשר מדובר בצד ימין. איך העמדה לכתב אישום כשמעמידים לדין, כשעו"ד חבר הכנסת בן גביר אמר שזה מדובר מצד שמאל של המפה - - בסדר, הנקודה ברורה.

ממש בקצרה, כי נתתי לך להיכנס למשפט ועכשיו אתה נותן לי - - לא גברתי, אני חושב שדווקא בנקודת זמן, כי זה לא שאין מידע, הוא קיים אבל לא רוצים להתייחס אליו ואני אתן מקרה אחד קונקרטי. לא, לא, לא, זהו, זהו, סליחה. נתת מקרים, הבנו את הרוח, יש כאן רוח של חברי הכנסת שבאה ואומרת שההתנהלות כלפי, אני עוד פעם לא נכנסת לפרטים, אבל ההתנהלות הכללית היא שבכל מה שקשור לאירועים שהם יותר מצוירים ימין או יהודים אפילו, ההתנהלות שלכם אחרת וזו שאלה כללית. ואתה יכול להסביר לי אם בהתנהלות שלכם, ואם אתה לא מסוגל להסביר אז אולי פשוט אני אזמין אתכם מפה ותביאו לנו נתונים על כמה באמת תיקים נפתחים נגד מסיתים שמסיתים מהמגזר הערבי. כמו נגיד שהוא אומר,

על אותם חבר'ה אם אפשר לקרוא להם, אותה חבורה של מסיתים שעולים ומסיתים נגד, למה לא מתייחסים לזה? למה? עזוב רגע את גדעון לוי, עולה אותו הנועה קירל הערבי הזה שכולם מכירים אותו,

למה אף אחד לא פותח שם בחקירה נגד ההסתה הזאת? על הרב אלבז אני כבר לא רוצה לשמוע כי כבר שמעתי כל כך הרבה פעמים, אני לא מצליחה להבין למה האירוע הזה לא מסתיים כבר, כשיודעים שהוא במפורש מסית, כשיודעים שהוא חלק מליבוי של האירוע בלוד. למה? נפתח איזשהו תיק? על השייח' אלבז. אבל עזוב, אני לא רוצה להתייחס לזה. אתה מודע לאירוע הזה שבו - - קודם כל, בעניין הזה אני יכול להתייחס קונקרטית במובן הזה שנגד השייח' אלבז הוגש כתב אישום. אני יודעת, אני יודעת. אמרתי, אמרתי.

פשוט במעצר בית, ואני לא יודעת, כאילו מישהו, אבל עזוב אני לא רוצה להיכנס לזה.

כאן אנחנו נכנסים לנושאים משפטיים, המנדט לעצור אדם עד תום ההליכים או לשחרר אותו למעצר בית הוא מנדט שנתון לבית המשפט,

זה גם איזשהו שדה שלנו אין איזושהי דריסת רגל בו מבחינת החלטה. אבל אני אומר, לגופו של עניין כל מה שקשור לטענות בדבר התייחסות כזו או אחרת בהתאם לקבוצה כזו או אחרות. אני יכול לומר כמי ש-, וחבר הכנסת בן גביר מכיר אותי היטב, אנחנו מכירים היטב, לא רק מהתיקים בתפקידים מיוחדים אלא גם מהתקופה שבה שירתי, אני תמיד אומר שירתי כפרקליט בפרקליטות מחוז ירושלים פלילי. אנחנו עובדים על פי אמות מידה, אני אומר את זה מה שנקרא עם יד הלב ובפה מלא, וחבר הכנסת בן גביר כי אני מניח שהוא מהנהן כי הוא מסכים לדברים. בוודאי, בוודאי, מסכים ומאמין. כל כולו חרדת קודש. תגיד לי ומה הסיפור עם, רגע, רגע, תן לי לשמוע. אני רוצה להשיב, הקשבתי באמת ברוב קשב, כישרוני ומוכשר ככל שאני אהיה קשה לי ככה להתמודד עם טענות מכאן ומכאן. אני כן רוצה להתייחס אבל לטענה שניצבת כאן במרכז החדר בכל מה שקשור לאכיפה בררנית כזו או אחרת, או להתייחסות בצורה שונה לגופים כאלה ואחרים. אני אומר עם יד על הלב, בפה מלא, אנחנו מתייחסים לכל תלונה ואגב גם לכל ביקורת ובלבד שהיא ביקורת בונה ואנחנו מתייחסים לביקורת כביקורת בונה, אנחנו מתייחסים בצורה רצינית, לוקחים את הדברים בצורה רצינית, מתייחסים לדברים בצורה רצינית. אבל מר בן שלום, יש החלטה של בית המשפט. רגע שנייה, כי אתה אומר 'תפנו לבית המשפט'. בית המשפט, אומר לך עו"ד פולסקי, קבע שאתם מפלים בין ימין לשמאל, החלטה שיפוטית של בית המשפט. מה אתה מגיב על זה?

אני לא יכול אבל להתייחס להליך שהוא תלוי ועומד. הוא לא תלוי, הוא נגמר. הוא נגמר. הוא לא הסתיים. אבל חוות דעתך אדוני על ציוצי סרק שכאלה שבגינם נחקר בן ארי כבר שנתיים, חוות דעתך האישית. האם זה הגיוני? זה כביל במדינת ישראל כשיש כל כך הרבה הסתה ברשתות? אז אני משיב, אני עונה. ביחס לתיק הספציפי, ואני לא מתחמק מתשובה, אני אענה במישור הכללי יותר. ביחס לתיק הספציפי הזה או כל תיק ספציפי אחר אני מנוע, לא יכול להגיב, זה מתוך אחריות מקצועית, זה לא יהיה אחראי שאני אענה. במישור הכללי יותר, כל פרסום, כל תלונה שמגיעה גם מימין,

נבחנת בהתאם לקריטריונים משפטיים. אז בקיצור, תלונותיהם של התנועה הרפורמית. בהתאם לאמות מידה - - לא,

זה לא, אנחנו מרגישים שיש אג'נדה, שיש לכם אג'נדה מר בן שלום.

אני חושב שדווקא העובדה שאנחנו נמצאים כאן באולם הנכבד הזה, במסגרת הדיון הנכבד הזה, וגם גוף שמזוהה מצד כזה של מפה כזו או אחרת, הביקורת היא משני הצדדים - - גם הוא אומר שאתם לא עונים. אני חושב שזאת הראיה, שההתייחסות שלנו היא בעצם על פי אמות מידה.

לא, לא, לא, זה לא נכון. אמרו במפורש בין הצעקות, הוא אמר במפורש שגם לו לא עונים.

הם גם אומרים שהם מגישים תלונות כלפי הסתה מהצד שני, זה לא באמת קיים. המידתיות פה, עניין המידתיות - - לא,

אבל האירוע הוא שזה לא אמור להיות ככה. זה לא משנה, זה לא אמור להיות ככה. עכשיו תראה, אני מרגישה באמת - - רק משפט אחד. אני אמרתי, אנחנו עושים, אני אומר את זה בפה מלא, אנחנו עושים כל מאמץ ואנחנו נוקטים בצעדים לטיוב הליכי הפיקוח והבקרה על הטיפול בתיקים. אנחנו ערים, קשובים לביקורת. אנחנו קראנו, וכשאני אומר קראנו אני מתכוון לדרגים הבכירים ביותר בפרקליטות, את ההחלטות. ועניין המידתיות, אבל עניין המידתיות שבין עשרות תיקים על מילה של איש ימין לבין אפס חקירות בענייני אנשי שמאל. מה עם עניין המידתיות? - - - של הנציג רוזן, אנחנו קראנו, אנחנו הפנמנו, אנחנו בתהליך והדברים נבחנים בדרגים הכי בכירים ואנחנו פועלים כדי שהדברים יתנהלו בקצב מהיר יותר ויעיל יותר. תשמע, רגע, רגע, אני חייבת תיכף לסיים את הדיון. התגובה שאתה נותן לי פה היא לא לעניין, היא לא לעניין כי בסוף אנחנו קוראים את הביקורת של הנציב, אנחנו קשובים, בוא,

באמת. מה זה קשובים? יש כאן אירוע שבו חיים של בן אדם מטלטלים כל יום ובמקביל אליו אני מניחה שיש עוד אחרים. עכשיו, אני אמרתי כמה דברים שלא קיבלתי עליהם תשובה, אבל כנראה צריך לעלות הלאה, אני גם לא אוהבת את העניין הזה של ליפול על השליח כי אתה עושה את העבודה שלך, אתה מכיר אותה. אבל מבחינתי - - אני מעולם, וחבר הכנסת בן גביר כבר מכיר אותי שנים, אני לא - - הכול טוב, אתה ובגן גביר תשבו אחרי, תשתו קפה ותדברו ותעלו נוסטלגיה מחקירות העבר. אני לא שם, אוקיי? אני רוצה להיות במקום אחר. אני שמחה שעבדת עם בן גביר, אבל בן גביר עם כל הכבוד יש עוד עורכי דין ויש עוד אנשים שבסוף נמצאים ומרגישים שהם מול שוקת שבורה. אז אני שמחה שאתם קוראים את הנציב,

לא בציניות, ואני שמחה שאתם מפיקים לקחים אבל מטריד אותי, מאוד מטריד אותי כיו"ר הוועדה, אחד, זה שאדם נמצא בהליך חקירה, אבל זה כנראה אנחנו עוד נצטרך לעבוד גם מול המפכ"ל ולהבין ממנו אם אדם נמצא מול הליך חקירה וכשהוא נמצא בסיטואציה שבה הוא לא יכול אפילו לעבוד, למה למרוח אותו שנים בתוך האירוע? דבר שני שמטריד אותי זה העניין של פניות של חברי הכנסת שהם מתעסקים ספציפית והם רוצים תשובה. אם זה חברי הכנסת מהימין בעיקר והם צודקים, כי הם מרגישים שיש איזושהי התנכלות והם לא מקבלים תשובות. הם לא מקבלים תשובות. ודבר שלישי, מבחינת איזונים,

אני רוצה, אני אעשה את זה גם בסיכום, לקבל מכם, לא איכפת לי לעשות דיון מעכב ארוך יותר, על כמה תיקים נפתחו נגד אנשים שהם מסיתים משני צדדי המתרס. ואני רוצה לדעת, זה באמת נראה לי חשוב להבין. מה זה צדדי המתרס? יהודים?

אני רוצה לדעת אם בחור ערבי שעולה לכותל, רגע מאי רגע, אם בחור ערבי עולה לכותל אוקיי? עולה לכותל ומצלם את עצמו ואומר שיהודים,

כל מילות הגנאי, עזבו אותי רגע מהעניין הזה, כי אם היה עולה חס וחלילה איזו דמות של זמר מוצלח יהודי ועושה אותו דבר בכותל, אוי ואבוי מה היה קורה כאן, אוי ואבוי מה היה קורה כאן ואתם יודעים את זה. אני לא רוצה לדבר כאילו, - - - שלא לדבר על זה שהיום החיים ברשתות הם אלה שקובעים ובסוף אדם או דמות שיש לה מיליון עוקבים עושה אירוע כזה, אני לא מצליחה להבין איך אצלו אין שלושה שוטרים שנותנים לו צו? או הבאה לחקירה או משהו כזה. וזה מאוד מאוד מטריד אותי, זה מטריד אותי כי זה מתחבר לכל האירוע הכללי. אגב בזמנו הבאתם נתונים, שנייה זה חשוב לך, בזמנו הבאתם נתונים במסגרת חוק חופש המידע, אין שום סיבה שלא תביאו לוועדה, בלי שמות,

אבל כאן פתחנו תיק נגד מישהו שאמר להרוג את החיילים, סגרנו את התיק, או פתחנו את התיק. הבאתם את זה, יש לכם את זה, אתם יכולים להביא את זה בלי השמות.

אבל מבקשים רק שתקבעי פגישת המשך לנושאים האלה. זה מאוד חשוב. אז הינה, הינה, תשמעו. במסקנות של דיון מהיר, לא תאמינו אבל חייבים לענות תוך 90 יום,

אז כן יהיו תשובות. אז אני רוצה במסקנות שלי,

להבין כמה תיקים נפתחו, כמה אנשים זומנו.

לא נעים לי להגיד לך מיכאל,

תקשיבו רגע שנייה, גדעון לוי הזה באמת עם כל הכבוד, היום הבעיה שלך זה הרשתות.

ויש הרבה כבוד וזה, הבעיה הכי גדולה זה דמויות מפתח, דמויות מפתח כמו שייח'ים, כמו זמרים מפורסמים, זאת

אני יודעת שאתה כל הזמן אומר גדעון לוי, אבל אנחנו חייבים להתקדם. הבעיה שלנו זה ההשפעה על הצעירים. מי שיצאו בשומר חומות זה הצעירים, אוקיי? הם אלה שהגיעו לגני אביב שדיברת עליהם ולכן המלחמה חייבת להיות מלחמת חומה באותם חבר'ה צעירים שמסיתים ויש להם אלפי עוקבים, מאות אלפי. הם אלה ששלחו בסוף את החבר'ה, אגב גם בדרום כשהייתי בסיור אצל ממ"ז דרום, אתה רואה מי יצא ושרף ומי הוריד את עמודי החשמל - - מירב, שזה יהיה משני צידי המתרס, הבקשה שזה יהיה משני צידי המתרס, בלי שמות.

תראו, המסקנות של הוועדה יהיו,

לקבל את הנתונים כי הם לא ברורים פה.

אני רוצה, זה חשוב לי זה לא דבר, אני רוצה לדעת ואם צריך אני אלך עד הפרקליט הראשי כדי שיגיד לי מי מטפל, לא מנווט ללשכות, מטפל בפניות של חברי כנסת, נותן להם תשובה. אם צריך הוא היה צריך להגדיר את זה במספר ימים כמו שיש בשאילתות, כדי שיקבלו תשובה, כי בסוף הוא בא ומתעסק.

אתה יכול לבוא ולהגיד לו 'זה תיק מתנהל וקיים' אבל רוב השאלות של חברי הכנסת לא היו על התיק. הן היו באופן עקרוני, באופן כללי. וכמובן יש לנו גם את העניין מול המפכ"ל ומול המשטרה על ההתנהלות של אנשים שנחקרים,

ואם אומרים לאותו אדם, פה זה במקרה מיכאל בן ארי, אבל כל אדם שאומרים לו שהחקירה הסתיימה, האם אם מיציתם את כל ההליכים, אוקיי? אם יש אירוע שהוא צייץ עוד פעם בטוויטר ולכן היה צריך לפתוח את כל החקירה מחדש, צריך להבין את ההשלכות של אותו אדם על החיים שלו. רק למען הדיוק, זו לא תשובה שהוא קיבל מהמשטרה, אלא אם כן יש דרך, זאת לא תשובה שהוא קיבל מהמשטרה. אמרת פשוט לגבי המשטרה, התשובה שהוא קיבל. זו לא תשובה שהוא קיבל מהמשטרה, בסדר?

אני רק אבקש לגבי הנתונים, נתון אחד שאולי יעשה סדר בכל הדברים. איזה תיקים כן סגרתם? שוב, לא ברמה של קוראים לו. לא, לא, אני ביקשתי את הנתונים, אבל זה הפרקליטות. כן, לא, אני אומר לפרקליטות. אגב, למה זה לא מהמשטרה? לא, כי זה הפרקליטות עושה, זה תפקידים מיוחדים. דווקא מה שעורך הדין בן שלום עובד, הוא מחזיק במידע.

שלא יהיה מצב, לא רוצים שמות לא מעניין אותנו שמות. כן מעניין אותנו מה טענו נגדו והסגירה. בסדר, זה מה ששאלתי וזה לא קשור למשטרה. קיבלנו את ההערה שנאמרה כאן, זה קשור לפרקליטות אני עוד לא הצלחתי להבין על איזה נתונים מדובר. סליחה? אל תדאג. אתה יכול להישאר פה שתי דקות? כי אני חייבת לסיים את הדיון כי ב-11:00 יש לנו הסדרים, ותבוא לפה ואני אגיד לך בדיוק מה אנחנו צריכים. בכל מקרה תקבלו את זה גם בכתב. הכול כאן יצא מסודר כמובן לפרקליטות. אני רק מקווה שאת המכתב של סיכום הוועדה לא תנתב ללשכות, אלא תענה לי לעניין. לא יכולתי, כי זה היה פשוט כאילו תשובה נורא יפה אבל בגלל שבעוונותיי אני גם עורכת דין, אני מכירה את העניין שלפעמים אנחנו לא מספיק בפוקוס. אז בבקשה. אני מודה לחברי הכנסת, אני מודה לחבר הכנסת מיכאל בן ארי שהגיע לדיון. אני מבטיחה לעדכן אותך במסקנות גם של הדיון המהיר, אולי אפילו הם יתכבדו ויגישו לפני 90 יום ואז נוכל לדעת. אם צריך לקיים כאן דיון המשך על ההתנהלות של הפרקליטות בנושא, אנחנו נעשה את זה, כמובן אחרי שנראה מה המסקנות. אם צריך אולי להציג את הנתונים גם לחברי הכנסת על מה שקורה. בכל מקרה אנחנו מוציאים סיכום לוועדה ואני אשמח גם לדבר איתך מיד בתום הדיון. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:50.